אני באמת רוצה לשאת עוד פעם את דגל התערוכות בגני התערוכה בתל-אביב. גם פניתי במכתב לפרופסור גמזו והפניתי את תשומת לבו כבר לפני כשבוע. בתערוכות שנערכות בגני התערוכה בתל-אביב עובדים 12,000 איש. זה אומר משפחות רבות. אם תכפילי לכל אחת רק שתיים או שלוש נפשות, כבר מדובר על מספרים אדירים. האנשים האלה יושבים בבית. האנשים האלה, ממוכר הסנדוויצ'ים ועד התאורן ועד השומרים בחוץ ועד המנקים וכולם, וזה

התערוכות האלה, גברתי, אינן מיועדות לציבור הרחב. אינני מדבר על פתיחה של תערוכות שאמורות

אני מבקש בעניין הזה שהוועדה תיזום גם את פתיחת גני התערוכה, זה סתם. אין בזה היגיון. אותו דבר במוזיאון המדע

פתחנו את כל המוזיאונים. הרי זה בשליטה, יבואו ויגידו שבמקום 700 איש ייכנסו רק 70 ילדים, 20 ילדים, 10 ילדים. יש תו סגול ייעודי שאושר על-ידי משרד הבריאות. חד-משמעי. את יודעת, לפעמים בא לי להגיד ואני נזהר כי בעברי התעסקתי עם אכיפת החוק אבל באמת, למה צריך להתחנן לדברים שהם הגיוניים? תפתחו את גני התערוכה בתל-אביב.

לפני כשלושה שבועות קיים משרד הבריאות בגני התערוכה בחינה ל-1,000 אחיות.

לא הייתי אומר את זה כדי לבטל את זה, הייתי מחכה שהם יסיימו את הבחינה כי חסרות אחריות אבל שם זה בסדר ופה זה לא בסדר? בחייכם. קובעי המדיניות, תשמעו אותנו.

תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. אנחנו יכולים לעבור להקראה של הצו?

אני רק אגיד לגבי הדברים של חבר הכנסת מיקי לוי: דבר ראשון, בתקנות החדשות שייכנסו לתוקף ככל הנראה היום בחצות, ב-11 לאוגוסט, בוטלה ההגבלה לפעילות של מוזיאונים למדע לילדים והם יוכלו לפעול תחת הוראות מנהל. לגבי התערוכות גם הנושא הזה עלה בשולחנות עגולים שנערכו בשבוע האחרון במשרד. אני אגיד שאני לא יודעת מה הכוונה בדיוק בתערוכה, המילה "תערוכה" לא מופיעה בתקנות ואין הגבלה על תערוכה - - אז אני יכול להגיד להם לפתוח. מצוין. יש הגבלה לירידים, והכוונה באמת למנוע ירידים כמו שבוע הספר, חוצות היוצר וירידים מהסוג הזה. לא מדובר על זה. אנחנו נבחן את הדברים. מקומות שהם פתוחים לציבור כמו מוזיאונים ומקומות כאלה יכולים - - זה לא פתוח לציבור. תערוכות מקצועיות לקניינים, 12,000 עובדים, אני מתחנן כבר חודש ימים תפתחו את גני התערוכה בתל-אביב. תגידו לא שבוע הספר, לא מכירת רהיטים, לא מכירת מוצרי חשמל תערוכות מקצועיות. אפשר לשלוט על מספר הנכנסים, אפשר למדוד להם חום, אפשר להפוך את המיזוג, אפשר הכל רק תגידו. את יודעת מה? אני מקבל תחינות מהמאבטחים במקום. אז נערך שולחן עגול והנושא הזה - - מתי תשובה בבקשה? זה לא מופנה אליך, אני מתנצל. מתי תשובה על התערוכות לוועדה? אני לא יכולה להתחייב על תאריך, אני כן יכולה להגיד שזה ביחד עם עוד מכלול של הגבלות נבחנים, ונערכת לגביהם חשיבה האם גם מבחינת לוחות זמנים - - אנחנו יכולים להתקשר אליך ביום רביעי, חמישי? בקולי כבר יש תחינה. זה לא אני מחליטה, וזה בעיקר עניין של מדיניות מקצועית. אני רק אומר,

בגלל שאת נותנת את הייעוץ המשפטי ולהתחבר גם לדברים של חבר הכנסת מיקי לוי ואפילו להרחיב הרי איפשרו חללי תצוגה במוזיאון אז שיאפשרו חללי תצוגה חיצוניים. הרי כל הזמן משרד הבריאות אומר שבחוץ זה בסדר, נכון? אז מה הבעיה לאשר חללי תצוגה חיצוניים? צריך לראות איך אנחנו בודקים את הדברים ולא יוצא שמישהו נופל לנו בין הכיסאות רק בגלל הגדרה משפטית כזו או אחרת, בדומה למה שהיה לנו עם המתקנים בעיר אילת, שהוגדרו כמתקני שעשועים והם בכלל אטרקציות.

אנחנו צריכים לראות איך ההגדרות המשפטיות לא מפילות לנו פה משפחות שלמות שמאבדות את הפרנסה שלהן, ואנחנו מפספסים אותם. אז בבקשה תשימו לב גם לזה. אני שמחה לגבי מוזיאון המדע, שגם כאן העיוות מתוקן, ואני גם אתן לכם ואשים עוד נדבך אחד, זה הנושא של פארק מים, שהם אטרקציות. יש מקומות שיש בהם מגלשה אחת.

זה לא משהו המוני, וגם שם אפשר בצורה מאוד מסודרת אגב, גם בלי הקורונה, מעלים אחד,

בגלל שאסור שאחד יגלוש על השני מטעמי בטיחות. אז גם את זה תנסו לקחת בחשבון ולראות איך אנחנו לא פוגעים באנשים שהשקיעו את מיטב כספם לקראת הקיץ והולכים לאבד הכל כי ייגמר הקיץ, אין להם מועד ב'. אז תנסו לבדוק גם את הדקויות בעניין הזה. הם לא לונה-פארק, הם לא מה שמתכוון אליו המחוקק לצורך העניין אלא משהו אחר לגמרי.

בכמה מילים הצו הנוכחי מבקש לבטל את ההגבלות שנותרו למעשה רק לפעילות של חנויות ועסקים בסופי שבוע, ובבחינה של מכלול ההגבלות הוחלט שאין כרגע סיבה להשאיר רק את ההגבלה הזאת. אמנם החוק בכל מקרה פוקע היום אבל בגלל ההשלכות הכלכליות שיש לזה הוחלט לעשות את התיקון הספציפי הזה עוד קודם, כדי לאפשר גם בסוף השבוע האחרון את הפעילות שלהם. הצו הזה נכנס לתוקף כבר ב-6 לאוגוסט, ואני מבינה שהיום בין שש לשבע כבר יגיעו תקנות הגבלת פעילות לפי חוק - - הם הגיעו אתמול בצהרים והם אמורות בשעות הקרובות להיכנס לתוקף ב-11ל אוגוסט כי זה מועדי תחילה אבל הם יתפרסמו ברשומות בשעות הקרובות אוקי. "צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נקיף הקורונה החדש הגבלת פעילות) (שינוי התוספת לחוק) (מס' 5), התש"ף-2020. בתוקף סמכותה לפי סעיף 2(א)(2) לחוק לתיקון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 התש"ף-2020 (להלן החוק), מצווה הממשלה לאמור: שינוי התוספת1. בתוספת לחוק, בתקנות שעת חירום המובאות בה לחוק בתקנה 5, תקנת משנה (ג) בטלה," זאת תקנת סוף השבוע שהייתה. "בתקנה 6, בפסקה(1), הקטע החל במילים "או (ג)" עד המילים "למעט לעניין תקנה 5(ב)(2)

אין נמנעים, אין הצו אושר.

אני רק יכולה להבטיח לכם,

אני מבינה שסביב החוק החדש וההגבלות שיגיעו לוועדות אחרות, אנחנו נמשיך לקיים דיונים בוועדה גם סביב הגבלות שלא יגיעו לשולחן הזה כדי לראות את הנתונים ואת ההיגיון שעומד מאחוריהם ולהציף את הדברים ככל שנידרש. אני מקווה שלא נידרש, שהדברים יהיו הגיוניים. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 14:27.